בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הצעה לסדר של חברת הכנסת הילה שי וזאן, בבקשה, אם אפשר בקצרה. זה דיון שכבר אושר אך עדיין לא התקיים, בנושא היעדר סיוע כלכלי להורים יחידניים. למעשה המגבלות שהביאו על המשק את המשבר הכלכלי הזה מונעות מאותם הורים יחידניים לחזור לשוק העבודה. המתווה שאנחנו מציעים הוא הארכת זכאות לדמי אבטלה לקבוצות מובטלים בני 45 שהם גם הורים יחידניים, שהזכאות שלהם לדמי אבטלה הסתיימה לפני ינואר 2019. קיבלתי את ההצעה. אנחנו כנראה נדון בזה. תודה רבה. בצלאל סמוטריץ'. אדוני יושב-הראש, באופן מפתיע,

חלק גדול מאוד מן התקציבים שהיו אמורים להגיע למשרדי הממשלה וליעדם הסופי, קרי: לאותן תקנות ואחר כך לעמותות וארגונים ותמיכות, לא הגיעו עד היום. אני מדבר על הרבה מאוד תקנות והרבה מאוד גופים.

אני מבין שהתקציב עוד לא עבר ממשרד האוצר למשרדים. אני שומע באופן הזוי שמבקשים ועדות חריגים וחוות דעת משפטיות, למרות שהעברנו כאן חוק. בהתאם לחוק חלוקת התקציב עברה החלטת ממשלה ואישור ועדת הכספים. לא ברור לי איזה עוד חוות דעת משפטיות נדרשות. היינו הכי ברורים בעניין הזה. סוף השנה מתקרב. אני עובד על העניין הזה.

את ההעברה של עכשיו בוודאי צריך לעשות,

אבל מעבר לזה, לפני כל בקשה שלהם, כולל דיונים שאמורים להתקיים היום, אני מבקש שמשרד האוצר יעביר לוועדה פירוט מסודר של כל 11 המיליארד והתקציבים שאושרו כאן לפי סעיפים ותוכניות ותקנות, מה עבר ומה לא עבר, ומה שלא עבר מדוע לא עבר. זה בלתי מתקבל על הדעת. תודה רבה, בצלאל. חבר הכנסת שחאדה, אם אפשר בקצרה. בקצרה, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב. אנחנו אכן במצב חירום כלכלי וחירום בריאותי אבל יש נושאים, אדוני היושב-ראש, שאי אפשר להזניח אותם ולהתעלם מהם. בין היתר, לדוגמה, כל התקצוב לשעות טיפוח למוסדות חינוך מוכר לא רשמי. המדינה התחייבה בבג"ץ להעביר את התקציבים למוסדות הללו אבל עד היום, כבוד היושב-ראש, אינה מעבירה בפועל את התקציבים

שבין היתר הם מוסדות חינוך פרטי במגזר הערבי ובמגזר החרדי והדתי. מדובר על כ-270 בתי ספר, מוסדות חינוך שמלמדים כ-74,000 תלמידים, שאכן שילמו למורים עבור שעות טיפוח אבל לא תקצבו בשנת 2020 עבור אותן שעות טיפוח, על אף שהמדינה התחייבה בבג"ץ לשלם ולהעביר את התקציבים. זה נושא חשוב שכדאי שוועדת הכספים תאמר בו מילה.

מוחמד חלאילה, אתה יכול לענות להם למה לא הגיעו העברות אחרות? הרי יש עוד העברות, מה שאמר בצלאל סמוטריץ' ומה שאמר אנטאנס שחאדה. יש חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי לממשלה, שמורה על כך שהיועץ המשפטי של כל משרד יפרט את אישור העברת התקציבים לתקנות. ברגע שמתקבלים האישורים האלה, חוות הדעת המשפטיות, התקציבים מועברים. הוא אומר שאין חוות דעת בעניין הזה. אני עובד על זה הרבה מאוד. של מי חוות הדעת שחסרה? חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של משרד החינוך או של משרד האוצר? של משרד החינוך. חוות דעת משפטית של מה? מה כתוב בה? לשם מה אתה צריך חוות דעת משפטית מעבר לעובדה שהממשלה והכנסת אמרו לך להעביר כסף לתקנה מסוימת בסכום מסוים? זו חוות הדעת - - - איזו חוות דעת? לכל הרוחות, יש כנסת, יש ממשלה. מה אתם מבלבלים את המוח?

חאלס. מה אתה רוצה ממנו? אני לא יודע מי זה בכלל. הוא נציג אגף התקציבים. יש גבול לכל תעלול, כמה אפשר להוציא את הנשמה עם כפית לעמותות וארגונים ומוסדות ומנהלים ופקידים. הכי חד-משמעי בעולם: עבר כאן חוק-יסוד, ובעקבותיו עברה החלטת ממשלה שחילקה כסף לתקנות, שקבעה בדיוק לאן הולך הכסף. האירוע הזה הגיע גם לוועדת הכספים והדבר הזה אושר. תעבירו את הכסף הזה אתמול. תביא לכאן עכשיו משפטן, שלא יתחבאו מאחוריך, תביא לכאן עכשיו עורך דין, את אסי מסינג או אני לא יודע איזה בושה וחרפה, אני רוצה עכשיו.

אני לא מוכן לאף הצבעה פה עכשיו. עכשיו יבוא לפה המשפטן החצוף שיגיד מה צריך. אין ועדת חריגים על הדבר הזה. הרי זה היה הדיון כאן, האם החשכ"ל מנהל את זה או אחרים מנהלים את זה. בצלאל, אני עובד על זה. יש הנחיית היועץ המשפטי לממשלה. הנחיה שמה? הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לגבי כספים קואליציוניים, שצריכים לעבור חוות דעת משפטית מקצועית מעבר להחלטת ממשלה. זה לא קשור לאירוע של התוספת שנקבעה בחוק-היסוד. הם עובדים לפי ההליך שיש להם בממשלה. אני מבקש שיבוא לפה נציג היועץ המשפטי עכשיו ושהדבר הזה ייכנס ללוחות זמנים. יש מדינה לנהל, יש משכורות לשלם, יש אברכים שצריכים לקבל כסף, יש נוער בסיכון שצריך לקבל מענה והוא לא מקבל אותו כי אין כסף. ואנחנו יושבים פה בשקט, נעבור לנושא הבא, לדיון הבא, והפקידים האלה יתעללו ויוציאו את הנשמה בכפית. אפשר לפנות ללשכה המשפטית של משרד החינוך. אפנה, אבל אני לא רוצה לעכב את ההעברות. גפני, תעשה טובה.

אבל אני לא מעכב עכשיו את ההעברות בגלל זה. יש פה שתי העברות שצריך להעביר אותן. אני מבקש שנעשה את ההעברה כי היא חשובה וטובה,

יש את הפחת המואץ שהם רוצים אותו. שיגיע לפה אסי מסינג הגדול. אני אומר לך שאני הולך להתנגד לפחת המואץ היום. אנחנו לא ניתן להם להעביר את זה, כי אסי מסינג הוא חתיכת חצוף. ההתנהגות שלו, הוא מתנהג כמו בריון, לא משהו אחר. לא,

לא רק בזה, זה בעוד דברים. צריך פעם אחת שיבוא לפה וייתן את הדין על זה. לא יכול להיות שהוא יעשה מה שהוא רוצה. הוא הולך נגד היועץ המשפטי לממשלה. יש חוות דעת של רז ניזרי. - - - אם לא הייתה קורונה החדר הזה היה מלא עכשיו במנהלי ארגונים ועמותות ובנוער ובהורים של נוער שמסתובב ברחובות, היה מלא ואי אפשר היה להוציא פה מילה ולהסתכל לאנשים האלה בעיניים. מדינת כל משפטניה.

מספר העברה 8001 מי

הפנייה נועדה לתקצוב סך של 73 מיליוני שקלים בהוצאה עבור יישום החלטת ממשלה מספר 366 מיום 9 בספטמבר 2020, שעניינה יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית לשנת הכספים 2020. בהתאם להחלטה שעניינה יישום הסכמים פוליטיים ולפירוט הנושאים שהוצגו בוועדת הכספים של הכנסת ביום 23 בספטמבר 2020, אושרו התקציבים הפוליטיים בעלי משמעות תקציבית שהושגו במהלך אישור התוכנית המפורטת לשנת 2020. ההצגה האמורה כללה תגבור פעילות תמיכות במוסדות תורניים בסך כולל של 293 מיליוני שקלים. מכיוון שבעת הצגת ההסכמים ביום 23 בספטמבר 2020 טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים - - - מוחמד, זה כתוב ואנחנו ראינו. אני רוצה להגיד לחברים: שתי ההעברות האלה, וההעברה הזאת במיוחד, הגיעו בשבוע שעבר. לא הבאתי אותה לדיון מכיוון שזה לא היה על פי הנוהל שאנחנו קבענו על העברות. קבענו שיהיו יומיים מאז שזה מגיע עד שזה מונח בוועדה כדי שהחברים יראו על מה מדובר, והדבר השני, שיהיו דברי הסבר מפורטים. ואז הם שלחו דברי הסבר, משרד האוצר שלח, ואנחנו מביאים את זה עכשיו על פי הנוהל שאנחנו קבענו על איך מביאים העברות. אני מצטער שזה צריך להגיע עכשיו. זה היה צריך להגיע עם ההעברה הגדולה. אנחנו אישרנו את זה בהעברה הגדולה אבל יש חוות דעת של היועץ המשפטי שכאשר זה עובר את ה-15% צריך אישור נוסף. אני חושב שזה מיותר.

שינוי מעל 15% לפי החוק מגיע לכאן בהעברה תקציבית. צורך בחוות דעת משפטיות זה מכוח הנחיית היועץ המשפטי לממשלה. עדיף ללחוץ שיעבירו לאותם בתי הספר שמקבלים 30% תקצוב. אני יודע, אנחנו מדברים על זה. אני יודע, אנחנו באותה סירה. כאן המקום ללחוץ ולנסות לשנות את המציאות. אני אומר גם למשרד החינוך, משה שגיא,

מוחמד חלאילה, אני מבקש שבמשך היום יבוא נציג של הלשכה המשפטית ויגיד למה לא מעבירים את הכסף. קיבלתי אין ספור פניות.

כספים קואליציוניים כביכול שזה מגדיל את התקציב. אני מדבר גם על התקציבים הרגילים. יש פה מוסדות שלא יכולים לשלם משכורות. קיבלתי פניות מן המוכר שאינו רשמי - - - שאף אחד לא ילך הביתה עד שזה לא נגמר ושעורכי הדין אצלכם במשרד מבחינתי יישארו גם בשבת.

בצלאל, תן לי לנהל את הישיבה.

אבל בבקשה. אני מבקש שיבואו היועץ המשפטי של משרד החינוך ושל משרד האוצר. הוועדה מבקשת לדעת מה קורה עם הכספים האלה. חוות הדעת הועברה אתמול בלילה מן הלשכה המשפטית של המשרד. הלשכה המשפטית עסוקה בהרבה מאוד דברים, לידיעתכם, בזמן האחרון, ובין היתר גם בנושא הזה. היא סיימה את הטיוטה. זה עבר לבדיקה של היחידות המקצועיות. אני מעריך שהיום או מחר חוות הדעת תגיע לסיומה ותועבר. אז מה? אני אומר לכם איפה זה עומד. ואז למשרד האוצר ייקח עוד שבוע לקרוא אותה, ועוד שבוע לנסח את הטיוטה שלה, ובעוד שבוע יונת דואר תצטרך לקחת את זה ממשרד האוצר למשרד החינוך, ובעוד שלושה חודשים, בפברואר אולי מישהו יראה כסף. עוד מישהו רוצה להתייחס לעניין הזה? אני מבקש לעבור להצבעה. אני רוצה בבקשה לדעת, יש נוהל שקובע באופן ברור

וארגונים שאינם עומדים בהנחיות לא יקבלו את התקציבים האמורים. איזה הנחיות? יש את צו בריאות העם, שקובע שמוסדות שלא יעמדו בהנחיות לא יקבלו את התקציבים האלה. אני רוצה בבקשה הצהרה שלכם שאכן אתם הולכים לעמוד בצו בריאות העם ולהתחייב שאכן הכספים האלה לא יגיעו לכל מוסד שיפר את ההנחיות בצורה ברורה. גם מבעלי עסקים את מבקשת את זה? כן, בכול.

אני רוצה לראות בפחת המואץ שאת עושה את זה, וגם בילדים בסיכון, אני רוצה לשמוע מה את עושה ואיפה את עושה את הכול. גם בקצבאות ילדים? וכל עסק. וכל מסעדה שפועלת במסגרת מחאת המסעדות, שלא תקבל שום דבר. את אומרת גם מסעדה, גם בעלי אולם, גם חנות? מסעדה מקבלת תקציב מן המדינה? על מה אתם מדברים? - - - אתה לא נמצא בוועדת הכספים, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. תעבירי הצעת חוק כזאת. בצלאל, מספיק כבר. היא אמרה את מה שהיא אמרה. מותר לה להגיד את זה, זה בסדר גמור. אנחנו בעד להעביר תקציבים לכל מוסד שמגיע לו וצריך,

צריך לזכור, אך כל מוסד בתקציבים האלה לא מדברים על מסעדות. אני מדברת על מה שהוועדה הולכת להצביע עליו כרגע. תביא את מה שאתה אומר - - - אני רק רוצה לשאול אותך אם את יודעת על מה התקציב הזה. אני לא יודע, תסבירי לי על מה התקציב.

אני לא יודע במה מדובר, מה התקציב הזה. תגידי אם את יודעת מה התקציב הזה.

שתסביר לי על מה התקציב הזה, אני רוצה להבין. אין בעיה, אעזור לך אחר כך עם שיעורי הבית. עכשיו תסבירי. - - - לא להתערב האחד בדברי השני. בסדר, הבנתי. תשלימי את דבריך. אני מבקשת שמשרד החינוך יצהיר שהוא הולך לעמוד בנוהל ולא להעביר תקציבים לכל מוסד שהוא: ממלכתי, דתי, חרדי או כל מוסד אחר שלא יעמוד בהנחיות.

לעצם ההעברה, אני רוצה קודם כול להבחין בין השקעות נקודתיות לבין הטווח הבינוני והארוך. מבנים יבילים זה דבר שאכן - - - אנחנו לא עוסקים בזה. זה ההעברה השנייה. בסדר, אז אחרי כן אשמח לתשובת משרד החינוך. בהתאם לצו בריאות העם נושא האכיפה לא נתון בידי משרד החינוך. יש גורמים שממונים על האכיפה והם צריכים לאכוף את העניין. למשרד החינוך אין סמכויות בעניין הזה. אם מפקח של משרד החינוך הולך למוסד שאמור להיות סגור והוא רואה שהמוסד פתוח. על פי צו בריאות העם, על פי החלטת ממשלה, על פי כל דבר. אתה אומר: זה לא סמכותי? אין בסמכותי להפעיל סנקציות בהתאם לחוק. בהתאם לחוק למשרד החינוך אין אפשרות להטיל סנקציות. הנושא הזה מוטל על גורמי האכיפה. כחול לבן לא רגילים ש- - - תודה רבה על הציון שלך, חבר הכנסת סמוטריץ'. אני שואל שאלה פשוטה ורק כדי שזה יהיה ברור. אנחנו בעד להעביר כסף לכל מוסד ולכל ילדי ישראל שמגיע להם בדין, על זה אין מחלוקת. שיהיה ברור פה על השולחן, אני אומר את זה לפרוטוקול כך שכולם ישמעו,

אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה משברית מסוימת.

נוהל של משרד החינוך, שאתם כתבתם אותו, שאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה,

שכספים לא יועברו אלא בתנאי שעומדים בצו בריאות העם. היום יש החלטה שמוסדות בערים אדומות יהיו סגורים עד החלטה אחרת של הממשלה. זו ההחלטה על פי הצו ועל פי התקנות. מפקח של משרד החינוך יכול לגשת למוסד שעליו הוא מפקח ולראות אם הוא פתוח או סגור. לא אמרתי שיבדוק וימלא טפסים אם הם עובדים בקפסולות או לא, לא ביקשתי את זה, אלא לבדוק אם המוסד פתוח או סגור על פי הצו. זה קשור בכלל לבריאות? זה קשור למשרד החינוך. אחזור שוב על מה שאמרתי. מי שממונה על האכיפה הוא לא משרד החינוך אלא משרד הבריאות והמשטרה. משרד החינוך אין באפשרותו להפעיל סנקציות כלפי המוסד. הוא לא מדבר על סנקציות. הוא שאל אם המוסד פתוח או סגור. המשרד יכול לדעת אבל הוא לא יכול להפעיל סנקציות. אשאל אחרת: האם הנוהל היום של משרד החינוך אדוני היושב-ראש, אולי נשאל את זה

השאלה הייתה על ישיבות גבוהות. תראה איך אתה מערבב עכשיו סלט ירקות. ישיבות גבוהות לא פתוחות. הם לא יודעים מה החוק. זה הבעיה. אנחנו יודעים - - - אני מבקש להפסיק את הוויכוח,

אי אפשר כך לנהל ישיבה. חבר הכנסת אזולאי, יש נוהל שאושר בספטמבר האחרון, שעודכן ואמר שכל מוסד חינוך גבוה או נמוך שלא עומד בצו בריאות העם לא יתוקצב. זה נוהל התמיכות על פי חוק, שלא אני כתבתי. אבל זה לא קשור לזה. מכוח איזה חוק? אני מציע שנשאל את צייאדה בזום. הוא זה שנותן את הכסף, הוא זה שצריך לבדוק שאותם מוסדות עומדים בנוהל תמיכות. תיכף נשמע אותם. רם בן ברק, משפט. אדוני היושב-ראש, אנחנו בוועדת הכספים נמצאים בעיצומו של המשבר הכלכלי הכי גדול שהיה כאן במדינת ישראל ובעיצומו של משבר בריאותי, כאשר האחד קשור בשני. הממשלה מקבלת החלטות שהן כואבות לכולנו, וכולנו צריכים לעמוד בהחלטות האלה. אם אנחנו רואים שראש עירייה מסוים, למרות החלטות הממשלה רוקד בחתונה של 2,000 אנשים כשאסור, העיר הזאת צריכה לקבל קנס, היא צריכה לקבל פחות תקציבים מן המדינה, הם צריכים להיענש על זה. מה קשר לעיר? אם ראש עירייה מאפשר לתושבים - - - אבל לא כל התושבים בחרו בראש העירייה הזה.

כולם בחרו בראש העירייה? הוא צריך להבין שיש לזה משמעות. אם יש מוסדות חינוך שנפתחים בניגוד להחלטות הממשלה הם צריכים להבין שהם ייפגעו בתקציבים שלהם. לא יכול להיות שכלכלת ישראל תמשיך להיות נפגעת על ידי זה שאנשים לא מקיימים את החלטות הממשלה. - - - אין לזה שום קשר, חבר הכנסת סמוטריץ', למסעדה שלא מקבלת תקציב מהמדינה. אבל היא מקבלת עכשיו תקציב מן המדינה. היא לא מקבלת שום תקציב מן המדינה.

בצלאל, אתה מנהל פה דיאלוג עם כל אחד. עמוס צייאדה יכול לענות בזום?

פה שאלה לגבי נוהל תמיכות. שמעתי את השאלה. כבר כשהחלה הקורונה היא החלה במרץ אבל המועד הרלוונטי מבחינתנו היה חודש מאי 2020 כשהמוסדות חזרו ללימודים תיקנו את מבחני התמיכה שלנו כך שהתנינו את המשך התמיכה במוסדות בכך שהם יעמדו בצווים של משרד הבריאות. ביקשנו מכל המוסדות לחתום על הצהרה שהם עומדים בתנאים. ביקשנו מכל מוסד לדווח לנו מה הן שעות הלימודים שלו, מי לומד בזום ומי לומד לימודים פיזיים בהתאם לכללים. לקראת 1 בספטמבר נחתם תיקון נוסף ששוב ממשיך את ההתניה של כספי התמיכה בעמידה בצווים של משרד הבריאות, ושוב קיבלנו הצהרות חדשות מן המוסדות לגבי עמידתם בכל הדרישות של משרד הבריאות. חברי הוועדה הנכבדים יכולים להיכנס לאתר שלנו, לראות את מבחני התמיכה, ונדמה לי שאפשר אפילו לראות את הטפסים שעליהם החתמנו את מנהלי המוסדות.

לא הייתה השאלה.

אני רק רוצה לדעת האם את מה שאתה אומר שנעשה בישיבות, שזה לא הנושא שעליו מדובר היום בחדשות, אנחנו מדברים פה על דברים אחרים, האם זה נעשה גם במוסדות אחרים, במשרד החינוך ובמשרדים אחרים? האם החתימו גם מנהלי מוסדות שמתוקצבים על ידי המדינה שהם עומדים בכל ההנחיות של משרד הבריאות, או שזה רק אתה? אני לא יודע מה קורה במקומות אחרים. אני יודע שלא. זה המקום היחיד שבו מחתימים מנהלי מוסדות. אבל בסדר, אני לא מתווכח. אני מבקש לעבור להצבעה. מי בעד אישור ההעברה? ירים את ידו. מי נגד?

פנייה מס'

העברה 8002 בינוי משרד החינוך. מי מסביר? הבקשה התקציבית נועדה לבצע שינויים פנימיים בסעיף הפיתוח של משרד החינוך בתקצוב סך של 85,800 אלפי שקלים לחידוש מבנים עבור התאמת תקציב ההוצאה לביצוע בפועל בהתאם לבקשת המשרד. אומרת לי היועצת המשפטית שזה יותר מ-15% מן התקציב הרגיל של הבינוי של משרד החינוך. איך קורה דבר כזה? זה תוכנית חידוש מבנים. זה מן התקציב שהיה בתוכנית חידוש מבנים. יש כאן פירוט לתקציב? שאלות בבקשה. זה הבינוי של משרד החינוך אפילו לזה אין תקציב. אנחנו צריכים לאשר עכשיו תוספת. אני מבקש להמתין עם ההצבעה הזאת. לא, אני מצביע. זה חשוב? אני סומך עליך. תסמוך עליי. זה בינוי של כיתות. אנחנו מדברים על קורונה. אנחנו מדברים על מציאות שצריך להרחיב את בתי הספר. אבל עכשיו תלמידים לומדים מן הבתים, תלמידים לומדים באמצעות זום. אני רוצה לשאול את נציג משרד האוצר. צריך לעשות הבחנה בין השקעות לטווח הקצר והבינוני לבין השקעות לטווח הרחוק. בטווח הישיר אכן מבנים יבילים יפתרו את הבעיה, אבל אני רוצה לדעת איזה תכנון יש למשרד החינוך בטווח הרחוק. הרי בסופו של דבר בשנה הנוכחית היה בינוי של 1,000 כיתות לימוד על חשבון שנת 2021, כאשר בפועל החוסר מגיע ל-2,400 כיתות. מה התכנון?

תוכנית החומש נגמרת עכשיו. איזו תוכנית הולכת להמשיך? ועוד נושא: לגבי הלמידה מרחוק כרגע. האם יש לכם הבחנה בין ציבור שאין לו אינטרנט ואין לו דרכים ללמידה מרחוק? איך אתם מתכננים את העבודה מולם בכל הקשור למחשב לכל ילד ולקביעת שיעורי זום? האם יש תוכנית ברורה ללמידה מרחוק והבחנה בין משפחה למשפחה? וגם מה בסופו של דבר התוכנית האסטרטגית ללמידה מרחוק? הוא יענה. הילה, אנחנו מדברים בהעברה הזאת על חיזוק המבנים בכל בתי הספר בארץ. בכל בתי הספר, אדוני היושב-ראש? כן, בכל בתי הספר. צריך לדבר עם משרד החינוך. זה בסדר. חבר הכנסת שחאדה, האם זה נעשה כפי שצריך? אני מקווה שכן. אבל חברת הכנסת הילה שי וזאן שואלת כבר שאלה שמתאימה הרבה יותר לתקציב. הכסף הזה מיועד לחזק את המבנים הקיימים בכל הארץ.

אבל זה לא רק לחיזוק מבנים, זה גם המבנים היבילים, זה גם וגם. אני רוצה לשאול קודם כול לגבי המבנים היבילים. מה התוכנית של משרד החינוך והאסטרטגיה לטווח הרחוק? אני מבקש שתביאו תוכנית של משרד החינוך.

אמר הרב לגבי - - - אשמח לדעת איך משרד החינוך התקדם מאז דוח מבקר המדינה ב-2018. אנחנו נדבר על זה עוד. יהיה דיון על הנושא הזה. זה חיזוק מבנים. זה לא נושא ההעברה. זה נושא שאנחנו נצטרך לדבר על משרד החינוך בכלל, על כל מה שנלווה לזה. יש לי הרבה שאלות, והשאלות ששאלת והשאלות שעוד יישאלו אנחנו נשאל אותן. אני מבקש להצביע על העברה 8002. אפשר לתת לו לענות? אני יכול להגיד בקצרה שמשרד החינוך פועל כרגע במסגרת תוכנית חומש לבינוי כיתות שבהיקפה היא כפולה מתוכנית החומש הקודמת שהייתה. התוכנית בשנים 2017 2020 היא בהיקף של 17,000 כיתות, מול 8,500 כיתות שהיו בתוכנית החומש הקודמת. לקראת דיוני תקציב 2021 נדון בנושא בינוי הכיתות ונגבש ביחד עם משרד האוצר תוכנית חומש חדשה שתביא לידי ביטוי את כל הצרכים שקיימים היום. לא כל הצרכים. אתם יודעים שאתם לא עונים לכל הצרכים של הבינוי. אני מבקשת גם שמרכז השלטון המקומי, כנציג של הרשויות המקומיות, יהיה חלק מן הדיונים כדי לקבל אינדיקציה אמיתית למה שקורה בשטח. אנחנו כל הזמן בשיח עם השלטון המקומי. כשאישרנו את המיני-תקציב בספטמבר העלינו כאן את נושא התקציב של המוכש"ר,

שהיה בהסכמים הקואליציוניים. בצלאל סמוטריץ' העלה את זה. ביקשנו שיבוא היועץ המשפטי. הם נתנו תשובה. אתה צודק, אני איתך. אני עובד על זה. זה מה שנאמר פה על ידי מוחמד חלאילה מאגף התקציבים. ביקשתי שהיום יבוא לפה נציג של הלשכה המשפטית. אני מעדיף שיבוא היועץ המשפטי של משרד האוצר. אני מבקש שהוא יבוא, אחרת יהיו פה בעיות עם ההעברות. גם היועצת המשפטית של משרד החינוך. החברים שואלים שאלות.

אני מבקש מאוד שהוא יבוא להסביר איפה אנחנו עומדים עם העניין הזה, ושהיא תסביר. הסברתי איפה אנחנו עומדים. אני מבקש שהם יבואו לכאן. אנחנו נפנה להם זמן. אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הדבר הזה. אגב הייתה התקדמות עם מדרשת שדה בוקר? לגבי מדרשת שדה בוקר היה דיון בסוף השבוע שעבר. יש דיון של המדינה השבוע על מדיניות פנימית. אני מבקש את זה כי יכול להיות שאביא את זה לדיון פה. ביקשו ממני כמה חברי כנסת. מדרשת שדה בוקר פושטת את הרגל. בכל מקרה, הם נמצאים במסגרת תוכנית התייעלות. אם נצטרך להתייחס לתוכנית ההתייעלות שלהם צריך להביא את זה לשולחן הממשלה. תעדכן אותי אחרי הדיון הפנימי עם משרד האוצר. הדיון הפנימי עוד לא התקיים בממשלה אז אני לא יכול להגיד עכשיו. זה בסמכות החשכ"ל. ניר

בקצרה.

משה שגיא, קודם כול, תודה רבה על התקציב של החינוך המיוחד. סגרנו רק חלק מן העניין. ינואר מגיע. באמת אני רוצה להצביע כל הזמן אתכם,

כי אלה נושאים חשובים. תבואו עם זה. אל תיתנו לי ולשלמה קרעי עוד פעם להילחם על העניין הזה. אני יכול למסור: לגבי מה שקשור לתשפ"א יש החלטה של משרד האוצר לתקצב את זה מספטמבר השנה. אנחנו מפעילים שלב א', הוועדה הרי המליצה את ההמלצות שלה והתקבלו ההמלצות. היישום מתבצע על פני שנתיים. בשנת תשפ"א נעשה את היישום באופן נורמטיבי מפני שיהיו לנו תקציבים של הגננות אז אנחנו נעלה את התשלום. אנחנו עדיין נמצאים בגיבוש התוכנית עם משרד האוצר. אנחנו נשלם את זה מספטמבר לפי איזה תהליך של יישום. בתשפ"ב זה יהיה בהתאם לפרופיל מוסד של כל מוסד ומוסד, בהתאם לפרופיל ולמצבת המורים. אבל היישום יתחיל בתשפ"א, אז יהיה שלב א' של היישום. תודה רבה. נשמח לשמוע אם משרד האוצר לא יראה עין בעין את העניין. בשביל זה אנחנו פה, כשאתם אומרים משהו ומשרד האוצר לא רואה עין בעין. תודה רבה. מי בעד אישור העברה מספר 8002? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

ההעברה אושרה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:40.